בוקר טוב לכולם, אני רוצה לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום ה-25 בדצמבר 2018,

נושא הדיון הוא: נגישות של מוסדות תרבות ומופעי תרבות לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות. אני אחליף את יו"ר הוועדה שנבצר ממנו להגיע. אני רוצה להודות ליוזמים של היום החשוב הזה. זו הפעם הרביעית או החמישית של הכנסת הזאת? בכנסת הזאת היו ארבע פעמים. כל שנה אנחנו עושים. אז תודה לחברי אילן גילאון, קארין אלהרר ונורית קורן שהם בטח יצטרפו אלינו בקרוב. אני רוצה גם לברך באמת את נציבות שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלויות. יש לנו גם מצגת שאתם מעבירים, אז אנחנו נשמע את המצגת קודם כל ולאחר מכן נשמע גם לפי מי שביקש לדבר. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בבקשה, גבירתי, רק שם ותפקיד. גבי אדמון ריק, אני עוזרת נציב. אנחנו שמנו את הנושא של תרבות השנה כנושא מרכזי ליום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות. אנחנו כבר בעצם חודשיים מציינים את זה עם סדרה של אירועים שעוסקים בתרבות. כמובן שהנושא של תרבות ופנאי זה נושא מרכזי בכל החיים של אנשים עם מוגבלות, ולאורך כל השנה אנחנו עושים בקרות ובודקים שמקומות הם נגישים, כי באמת זה הדבר הבסיסי, חיי הפנאי של אנשים ואיפה שאנשים נמצאים. לרגל היום הבינלאומי אנחנו הפקנו סרטון שאנחנו הקרנו אותו באולמות ובמופעי פיס, אז אנחנו נראה לכם את זה. (הקרנת סרטון) מקסים, כל הכבוד! איפה זה פורסם?

ובכל ההופעות שרצו באוקטובר,

דצמבר בכל הארץ הגיע לשם נציג של הנציבות, אדם עם מוגבלות,

ההופעות נפתחו בהסבר קטן למה חשוב בעצם גם להנגיש את פעולות התרבות וגם שכל אזרחי מדינת ישראל יוכלו להיות חלק מהם.

אני רוצה להגיד תודה לוועדה ביום החשוב הזה. תמיד כשאנחנו מגיעים

כשאנחנו מדברים על תרבות, אז אנחנו מדברים על מפגש אחד עם השני,

על זמן שנהנים עם המשפחה, עם חברים.

לא פעם בעיניי התרבות משמשת כסולם לשבירת דעות

התפקיד שלנו כחברה, שלכם כחברי כנסת ובטח שלי כנציג ושלנו כנציבות זה לאפשר לכולם ליהנות ביחד,

אנחנו נמשיך באכיפה בכל הכלים המשפטיים, אבל אני היום רוצה שנדבר דווקא על הכלים

השנה גם טיפלנו בשלוש תביעות. כולן הן בתהליך אחרון או שכבר קיבלו את הפיצויים או שזה בתהליכים אחרונים. היו בני זוג שאמרו להם שהם יוכלו לשבת ביחד ובסוף

אנחנו רואים שהרבה פעמים כשמתכננים אירוע גדול לא לוקחים את הנושא בחשבון ואז אנחנו כבר מגיעים, זה כבר בשלב הסופי ומכניסים את זה.

זה בעצם השקף האחרון. אנחנו רואים שיש כאן

ואנחנו נשמח לפתוח את הדיון גם לאפשרות לפתרונות. נשמח לשמוע כמה חוויות של אנשים. יושבת פה

יש לי כאן בעצם סיפור חיים אבל אנחנו נעבור, אני אדלג קצת על סיפור החיים ואני אספר בעצם מה הביא אותנו להחלטה לקחת את מיכאל שלנו לקונצרט של הפילהרמונית. מיכאל

וואו, יש לנו ילד שבא ושיתף אותנו באמירה כל כך גבוהה מבחינתנו. הוא בודד, הוא רוצה חברים. זה נהדר. הוא רוצה לצאת, אני משתמשת בהגדרה, מ"גטו האוטיזם".

כשאני חושבת על מה בעצם רציתי, אז נכון שאני מאוד רציתי להביא את מיכאל לקונצרט שייהנה, שיהיה חלק מהחברה,

אני בעוד שתי דקות אצא לדיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה. יש לי איזה פלשבק אליהם כשהייתי יו"ר, לדון בנושא של דיור

אילן, הנה משהו שלימדת אותי. פעם אמרת שאי-אפשר לחוקק חוק שאנשים יהיו טובים אבל כן אפשר לחוקק חוקים שמקדמים את השוויון הזה, אז עברו 20 שנים תמימות מאז חקיקת

הוא הוקם לצערי מתוך אי-מענה של השטח בעצם. אנחנו בעצם מרכזים

שאנשים יראו איפה הם יכולים לבלות בחיפה, בירושלים, בתל אביב,

מוזיאונים, כל מופעי התרבות האחרים פחות ברמה שאני יכולה להגיד שאנחנו מצליחים להשיג הנגשה

תודה רבה. דניאל דיקשטיין,

שלום וברכה, שמי דניאל, אני בן 31, אני מתמודד עם מגבלה נפשית. אני כרגע נמצא כמעט ארבע שנים בהוסטל שיקומי לבריאות הנפש

אפילו זכיתי להופיע בסיום השנה, לדגם קטע של באך, ואני יכול לספר מעבר לחוויה האישית שלי שבעצם בקהילה הטיפולית שבה אני

כנראה שאנחנו עדיין צריכים את המפגש הזה, אנחנו לעצמנו, אני אומר,

היה לי כבוד, יצא בחלקי שהצלחתי "לבשל" את הגול הזה של מה שנקרא

אפשר לעשות אותה רק באופן סולידרי, כי אחרת אנחנו לעולם נצטרך להיאבק ולהילחם

יש לנו סט אחד של חיים אני תמיד אומר ולא שוכח. בסט הזה שניתן לנו לא כדאי שכל הזמן נלך מכות. כדאי שנהנה, נרבה שמחה ונמעיט כאב כמו שכתוב

חבר'ה, שיהיה לנו יום מוצלח.

אני עובר מפה לוועדות אחרות ונורית גם וקארין גם,

איתן, בבקשה אדוני. תודה רבה. איתן עמרם,

יחד איתי עוד שתי חברותיי

האירוע שאני הייתי, לפני שהוא סיים כבר האולם נשאר ריק, אז הוא היה צריך לבקש שאנשים יורידו אותו.

מקרה שני, הבמות באותו מקום, שאגב, הכול

על הכתבה.

אנחנו היום מנהלים את התיק ואנחנו מקווים קודם כל שישפרו את

מלווה אותו יותר משנה והוא ניבנה וניבנה ואת אשר הוא יבוא,

זה דבר אחד. דבר שני, מתנהלים היום תיקים בבתי

יבזו אותי מול הילדים שלי שאבא לא יכול להזמין כרטיסים בגלל שהוא ציין שהוא צריך מקום נגיש? לאן הגענו? דבר אחרון אני רוצה לומר. אילן בדרך כלל אומר שהוא מוצא מקומות של זיוף

אנחנו באמת צריכים לגרום לזה שכל המקומות של שעות הפנאי והבילוי יתחילו לחשוב אחרת ויעסיקו יועץ נגישות. יכול להיות שבאמת צריך לחייב אותם בחוק להעסיק יועץ נגישות, אז כל המקומות באמת יתחילו להיות מונגשים. יש כאן גם יועצי נגישות של עיריות. הבקשה

אנחנו נתקלים בקשיים רבים בנושא, להשיג כרטיסים ולהתמקם בצורה נגישה. לא יתכן שהרשויות תנערה את עצמן מאחריות וזאת הקריאה שלי, להגביר את האכיפה על הרשויות, על המועצות האזוריות והמקומיות שהן

אם אפשר גם לוודא שהיא לא תהיה בעייתית עבור אנשים עם אוטיזם. שוב, יש דרכים לעשות את זה.

אז הכתוביות באוטובוסים לא מפריעות

משרד התרבות והספורט,

הוא ספורט

הפרא-אולימפי. בתרבות אין דבר כזה משום מה, יש רק תרבות. מושיבים רשימת גופים באיזה מקום שהוא לא יושב בדיוק עליהם והמטרה שלנו, והצלחנו לאגד,

לצד החשיבות של ההנגשה הפיזית, אני רוצה לדבר על הפן של היצירה על ידי יוצרים עם מוגבלויות, שזה גם פן חשוב וזה גם תחום שחסום ליוצרים עם

אם במקרה אפשר להזמין ישירות מההפקה, אז הכרטיסים הם הרבה יותר יקרים, וכך יוצא שאנחנו נענשים פעמיים או שלוש: קודם כול אי-אפשר או קשה מאוד להזמין כרטיסים, התהליך הוא הרבה יותר ארוך עם הרבה טלפונים ועצבים, ומשלמים יותר ובסוף

אני נותנת לך נתי בשתי דקות ואני אתן עוד לשניים שביקשו,

אבל מה שאני אגיד עכשיו כנראה מתייחס למשהו כמו עוד 200,000 אנשים עם לקויות ראיה קשות שתרבות לא נגישה להם במדינת ישראל כמעט בכלל. גם הנציבות לא יכולה לעשות הרבה מכיוון שאין שום תקנה בתחום הזה כרגע שמחייבת מישהו או משהו לעשות דבר בעניין הזה. קולנוע, תיאטרון,

שום דבר, וגם אם יש כללים שמחייבים את הנגישות הפיזית באזור, לאנשים עם עיוורון זה כנראה לא עוזר בכלום

באולמות קולנוע גדולים או באירועי תרבות שונים ומשונים.

אם אנשים לא רואים, אז הם לא צריכים להיות

הם לא צריכים ללכת לתיאטרון ובטח לא ללכת למשחק כדורגל. א, אני רוצה להגיד לכם שאנשים שלא רואים

רוצים ללכת

אין פה מתאר קולי. הציגו סרט, הנציבות.

משהו פה בדנ"א של החברה הישראלית חושב שאנשים עם עיוורון צריכים או להיות מודרים מתרבות

כן, כי זה בכלל נראה לי לא היה אף פעם. בדיוק, זאת אומרת, שמרו 300 מקומות קרוב מאוד לבמה, שיוכלו לראות מי שצריך.

שמי שרוצה להזמין יכול לבוא ולהזמין בצורה הכי

ואנחנו בתהליך הכי מהיר ניסינו לתקן את המעלית, וחודשיים המוזיאון שלי לא היה נגיש,

המוזיאון שלי הוא לא נגיש. אני נמצא במבנה היסטורי מ-1886, שיש לי מגבלות היסטוריות.

אני הגעתי לייצג את המחלקה שלי. אני אתן איזושהי סקירה על הפעילות של המשרד, של מינהל תרבות בעניין הזה. רק חשוב לי מאוד לומר שאנחנו מאוד מוכוונים לרעיון להנגשה ואנחנו מברכים כמובן על כל דבר שנעשה במדינה לטובת זה, אבל יש בעיה אחת שאנחנו, מינהל תרבות תומך במוסדות דרך מבחני תמיכה. אנחנו במחלקה למוזיאונים מעוניינים לעשות שינוי במבחן תמיכה ולהוסיף את הנושא הזה של עידוד מוזיאונים והנגשה ולתקצב את העניין הזה, אבל זה חלק מאוד קטן. החוק שחוקק לא מאפשר, מטיל את האחריות על המוסד ולנו אין את התקציבים להתמודד עם העניין הזה כי אנחנו תומכים דרך מבחני התמיכה. במבחני תמיכה נכון להיום אין עידוד להנגשה, שזה משהו שאני במחלקה שלי פועלת. אני לא יודעת לדבר מה קורה במחלקות אחרות. את אחראית על המוזיאונים במשרד התרבות. איך מתמודד מנהל מוזיאון שמקבל קובלנה פלילית? מה הוא אמור לעשות? זאת שאלה טובה. את הרגולטור. אני לא זה שחוקק את החוק ולי אין את התקציב. לא, לא, את לא תגידי לי חוק ותקציב. יש לך מוזיאון כאן, יש לו בעיה. אם אין לך את התקציב, אז מה את עושה? אני חושבת שזה לא נכון להתייחס לזה בצורה הזאת ולהגיד מה אני עושה. אני כן מנסה להסביר מה אני עושה בתור - - - אבל יש כאן בעיה. אני בן אדם מאוד פרגמטי. אני משתתפת איתו בבעיה. מה זה עוזר לי שאת משתתפת? את משרד התרבות. אני לא משרד התרבות, אני מנהלת את המחלקה למוזיאונים. במשרד התרבות, אז את משרד התרבות. אני מצטערת, אני לא בן אדם שבדרך כלל נופל על פקידים, אבל בסוף את יודעת, יושב מנהל מוזיאון ומקשיב לדיון מנהל מוזיאון אחר. מה הוא אמור להסיק? אני אתן לו את המענה? את הרגולטור. תגידי, צריך חוק, תבואו, תחוקקו חוק. חוקים אחרים ידעתם להעביר פה בלי בעיה. זה לא העניין. מה יעשו מנהלי המוזיאונים? אני לא מייצגת את המנהלים שלי, אני מייצגת את המחלקה שלי. אבל את מנהלת אגף רציני מאוד. יש בתוך התקנה שלי 52 מוזיאונים, חלקם גדולים, חלקם בינוניים, חלקם מאוד קטנים. מירב התקנה על מוזיאונים קטנים כמו גלעד שלא מסוגלים להתמודד עם העניין הזה כי אין להם את התקציבים. התקנה שלי היא 50 מיליון שקל שמחולק על פי מבחני תמיכה שנכון להיום במבחן תמיכה הנוכחי אין לי דרך לתקצב נגישות. זה דגל שהרמתי כבר לפני שנה במשרד כדי לתקן את מבחן התמיכה הנוכחי כדי שאני אוכל לתגמל מוסדות שיוכלו להנגיש את המוזיאון שלהם לטובת אנשים עם מוגבלויות. מה הוא אמור לעשות עכשיו? שאלה טובה, אני לא יודעת. אני לא יכולה להקצות לו עו"ד. במשרד שלנו יש תקנת שיפוצים שחלקה מופנה לתוך הנושא הזה של ביטחון ונגישות. אני יכולה לתת גלריות שאנחנו מסייעים להם בבניית מעליות, שזה נעשה. לא נעים לי לומר, אולי צריך להוריד את מספר המקומות, גלריות וכאלה. אם אנחנו מתנהלים כמו בהודו אז אולי צריך לסגור כמה ואת אלה שקיימים, לחזק אותם ולתת להם את הפתרונות. את אומרת, יש לי עוגה. העוגה שלך, השמיכה קצרה? המבחן שלי על פי חוק יסודות התקציב לא מאפשר לי. את תעצרי עכשיו ואת תקשיבי. אני גם אוציא על זה סיכום. אם אתם לא מסוגלים שמוזיאון יהיה נגיש, אז תסגרו אותו, אבל לא יכול להיות שחלק מאזרחי ישראל - - - אני לא מנהלת את המוזיאון - - - אז את תלכי לרגולטור שלך ותעשי את מה שצריך. כאן זה לא מדינת עולם שלישי. אם יש מקום שבן אדם לא יכול להיכנס ואם אנחנו מדברים על שוויון,

לא נעים לי לומר, הלוואי והייתי מכפילה פי ארבע את התקציבים, אבל יש לכם עוגה במשרד, זה מה שהחלטתם לתת. אני באמת תוהה כאן בקול רם. אולי יש מקומות כמו גלריות, שבמקום להפעיל אותם, שלא יהיו נגישות. למה לפתוח היום מקום במדינת ישראל שהוא לא נגיש?

אחראית על תקציב של מוזיאונים?

אבל אני לא מנהלת אותם באופן פנימי. אין לנהל. תקבעי תקנות איך מוזיאון צריך להיראות. מוזיאון הוא לא תחת ניהול המדינה, הוא עמותה נתמכת. מוסדות תרבות מקבלים על פי דברים שהם עושים. אני נותנת להם על פי הופעות של מוסיקה, תיאטרון. אני רוצה להגיד לך משהו. במקרה אני מכירה את הפרטים כי גם לפני שהייתי פה הייתי חברת מועצה בתל אביב, ישבתי בדירקטוריון של בית לסין, ישבתי בדירקטוריון של הסינמטק והנה אני אומרת לך, בסוף כשאתם נותנים כסף, אתם לא חותמת גומי. אתם לא ועדת תמיכות, אוקי, קחו את הכסף, תפעלו. ועדת תמיכות עושה את זה. אבל יש תקנות. יש איזשהו סטנדרט שהמוזיאון צריך לעמוד בו. חוק המוזיאונים לא תוקצב.

נוצרו תקנות והוא לא תוקצב. החלק הארי לפעילויות של מורשת זה לשמר ולשמור את האוספים של המדינה. זה מירב העניין. על זה היה החוק. האם החוק יתוקצב? אנחנו פועלים - - - את משרד. תחליטי שאת מתקצבת את החוק. יש לך תקציב. בשלוש השנים האחרונות התקציב שלכם כמעט הוכפל. זה עניין של סדר עדיפויות. אני אומרת לך באמת שאני יושבת פה כמעט שעתיים, מקשיבה לכולם. הסתכלתי אני חושבת פעם אחת על הפלאפון שלי. כל הזמן הקשבתי

פשוט בושה. מה זה בן אדם הולך לקולנוע ומזמין שלושה כרטיסים? מה זה היא נכנסת להופעה וכולם עומדים והיא לא רואה כלום?

זה לא הכול את. יש פה גם התנהלות של חברה גרועה. יש פה התנהלות של מוזיאון או בית קולנוע פרטי, לא שאינו קשור אליך,

אבל את לא יכולה לבוא לפה ולהגיד לי, חוקקנו חוק ואין לו תקציב.

משרד התרבות, יש לו גופים מקצועיים ביניהם את חברה, ולבוא לחשוב. אני יושבת בוועדה הזאת כמעט ארבע שנים. לפעמים צריך לחשוב ואולי צריך לעשות רפורמה בכל העניין או לצמצם מקומות. מירב, אני חייב לומר משהו. אני באמת שואל את השאלה. אני צריך לסגור מחר את המוזיאון? ודאי שלא. המחוקק שחוקק וחתם, שייתן לי את היכולת לתת להם את מה שאני מחויב על פי חוק. אתה חד משמעית צודק.

אני מתבייש לשבת פה עם המסמך הזה. אני מבויש. השם שלי פה, השם של הוועד שלי פה. הילדים שלי יראו את המסמך הזה. זה אני, ואת מציעה שאני אסגור את המוזיאון? חלילה, לא. אני גם רציתי לתת לכולכם להיכנס בחינם, אבל הנגישות היא מוגבלת, אז מה עשינו בזה? גלעד, אל תתבלבל.

אני מנהל מוזיאון ואני נורא מבולבל. קודם כל אני אומרת דבר כזה: אחד, זה תקצוב, ותקצוב זה עניין של סדר עדיפויות של המשרד.

מה גם שסבא וסבתא שלי הגיעו מיהדות איטליה, אז זה הדבר האחרון שאני ארצה.

אני חושבת מתי אני באה לראות את המוזיאון שלך.

באופן אישי אני אומרת לך. דבר שני, אני פשוט אומרת דבר כזה: אם בסופו של דבר אתה חשוף לקובלנה פלילית שמגיעה ובצדק, כי שני הצדדים צודקים פה, אז צריך לשבת משרד התרבות ולחשוב איך הוא לא חושף אותך ושאר מנהלי המוזיאונים. אני לא מדברת על בתי הקולנוע שהם עסקים פרטיים, שזה בושה וחרפה, ואנחנו נפנה לרגולטור בעניין הזה. גם מוזיאון הוא מלכ"ר. הוא מקבל ממני, כמה? 300,000 שקל. אבל את לא חותמת גומי. את לא צינור להעביר אליו כסף. אני לא מדיניות. מי זה מדיניות אם לא את?

משרד התרבות. אבל מחוקק מחליט על מדיניות. לא, שר מחליט על מדיניות. אמרת שר ואז בחרת אלי עוד פעם. שר קובע מדיניות ובמקרה שלך יש לך שרה שקובעת מדיניות כל שבוע, אז אל תבלבלי לי. אני ארבע שנים פה עובדת במשרד התרבות. אין פה עניין הזה. יש כאן שרה שקובעת מדיניות והיא צריכה להחליט אם היא שמה את הכסף על העניין הזה של הנגישות או לא. זה מאוד פשוט. את לא יכולה כל דבר להטיל על המחוקק, והנה אני אומרת לך, גם שרים יכולים להביא חקיקה ממשלתית, והנה אני אגיד לך עוד משהו, תקנות זה של שרים, זה אפילו לא של מחוקק, והנה אני אומרת לך שאם אתם לא תביאו את זה, אז אנחנו נביא את זה כי אין לנו ברירה. בסופו של דבר אנחנו נחשוב איך מצד אחד מקומות כמו מוזיאונים שהם מקבלים תמיכות יהיו נגישים ומונגשים, ומצד שני גם יהיה לו את התקציב להתמודד, סליחה, עם "התיק" שנופל עליו. במקרה הזה נפל עליו תיק פלילי. אנחנו רוצים להגיב אם אפשר. בבקשה, ממש בשתי דקות. ערן טמיר, יועץ משפטי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים. אני מאוד שמח על הישיבה הזאת, ישיבה מאוד חשובה. אני מקווה שיהיה לה המשך. כמה דברים: אחד, הנושא של התקצוב הוא סופר-קריטי וסופר-חשוב. בעינינו זה דבר שיש מקום לתת עליו לעומק את הדעת וצודקת גבירתי היושבת-ראש שמדובר בסופו של יום בנושא של סדרי עדיפויות. הדבר השני,

לעומק המקרה הספציפי כי זה לא המקום והעניין. אני רק אגיד את הדבר הבא: החוק מייצר כן איזונים ביחס למצבים כאלה כדי שזה לא יפול בסופו של דבר על העמותה או על החברה או על יושב-ראש העמותה או על המנכ"ל. יש בחוק איזונים. אז איך אתה מסביר את זה? אני יכול גם להסביר תוך כדי התייחסות למקרה הזה. איך זה שהשם שלו מופיע?

עושה כמה דברים: מצד אחד יש בו את האיזונים. מצד שני, וזה אחד מהדברים החשובים שבגללו יש כן התקדמות מסוימת, הוא קובע אחריות אמיתית על נושאי משרה גם בגופים גדולים יותר וגם בגופים קטנים יותר שלא יגיד, זה לא עניין שלי, אבל אם הוא יראה לנו או יוכיח שיש בעיה, למשל הבניין לשימור כמו שאמרה מנהלת הוועדה בצדק בהקשר הזה. ממתי אתה עם מכתב התלונה הזה? זה חדש?

המכתב הוא לא מכתב שאומר, אנחנו עכשיו מגישים נגדך כתב אישום. אנחנו רק צריכים להגיד לו שהוצאנו פיקוח, ראינו שיש בעיות, דע לך שאם לא נמצא פתרון או משהו אחר, בסוף הדרך אם לא תקיים צו נגישות וכו', אז יכולה להיות - - - נגדך באופן אישי? גם נגדו באופן אישי אם הוא לא השתכנע שהוא עשה את כל מה שהוא יכול.

אני חייבת לומר לך, כי אמנם היא ניסתה לומר שזו עמותה, אבל על בית קולנוע שזה עסק פרטי?

איפה נשים את הגבול? אתה צודק. הרי אחת התלונות הכי גדולות שאנחנו מקבלים כנציבות, זה מהנדס הרשות, מנכ"ל הרשות וראש הרשות יכולים להגיע לאותו מצב ואנחנו פונים אליהם עד האשמה פלילית, ואז אותו דבר באים ואומרים לנו, למה זה אישי? אנחנו יכולים להיתמם כולנו, אבל מרבית התקנות שלנו היו קיימות בשנות ה-70'. כן, אבל זה לא עסק פרטי, העסק שהוא מחזיק. הוא לא בנה את המקום, הוא מחזיק את זה מטעם - - - אני אומר את זה לצערי, אף אחד לא לוקח אחריות על הנושא ומעבירים את זה מאחד לאחד עד שזה לא מגיע לרמה האישית, וזה נכון שצריך למצוא תקציבים וזה נכון שב-1.5 מיליון שקלים יש לו בעיה קשה. הוא תיאר אותה מדהים בנושא המעלית. תחשוב אם שלחתם לעוד מנהל מוזיאון כזה קטן. יש עוד. הוא לא היחיד. זה לא הגיוני אבל. אז ברמה הפרטנית צריך לעשות איתנו שיח. ברמה הכללית אנחנו הרגולטור. אתם מצפים מאיתנו ובצדק

את העבודה שלנו. בשביל זה אנחנו נמצאים שם. ברמה של המעטפת באמת משרד בסדר גודל כמו משרד התרבות ולא דווקא הגברת שיושבת אלא המשרד צריך לעזור ולמצוא לזה תקציבים. אי-אפשר לגלגל את התפוח הזה מאחד לאחד.

אמרתי את זה, שגלעד לרגע היה בלחץ שאני רוצה לסגור את זה. אמרתי שדבר ראשון צריך למצוא תקציבים. בסוף היום יושבים האנשים שתיארו פה מקודם, שלא מצליחים להגיע למקומות האלה, אז כולנו יכולים להיות עם רצון נורא טוב. אני מבינה אתכם. אמרתי, שניכם צודקים.

אמרתי לו, אתה צודק והוא צודק, אבל צריך להיות פה גם חכמים באירוע הזה, והחוכמה באירוע הזה, מעבר לרשות המקומית. לרשות המקומית, הרי אתה בסוף תובע את הרשות המקומית. האם אתה תובע את ראש העיר באופן פרטי פלילי? התשובה היא כן. זה גם קצת בעייתי. הוא לא בנה את העיר. אבל הוא מחליט לאן הולכים התקציבים. אבל זה לא הדיון כאן. אבל לא הוא מחליט לאן הולכים התקציבים. זה נהדר מה שאמרת עכשיו, כי הוא לא מחליט. הוא מקבל את הכסף. ברשות המקומית, אני רוצה להגיד עוד מילה אחת רגע כי הייתי ברשות המקומית. כמו שאמרתי, הייתי חברת מועצה גם בעיר עם הכי הרבה מוסדות תרבות. בסוף אתה צודק, ראש העיר כמו שהערתי כאן, גם השרה קובעת סדרי עדיפויות, אז אתה כן יכול. אתם חייבים לחשוב על העניין של ההחרגה שלהם כי בסוף הוא מקבל את הכסף.

פה יושב. יש בטח עוד כמה והיא אומרת שיש עוד כמה. אתם חייבים לחשוב על קונסטלציה אחרת. חברת הכנסת מירב בן ארי, במסגרת האיזונים בחוק, וזה לא קורה פעם או פעמיים, זה קורה הרבה יותר מזה. אם אנחנו רואים שיש קושי שהוא לגיטימי והגיוני, אנחנו בכלל לא מגיעים לשלבים האלה וגם לא מוציאים צו אפילו, ואם אנחנו רואים שאולי אין פטור אבל לצורך העניין נושא המשרה עשה את מה שהוא יכול, אנחנו גם לא מגישים נגדו.

אז אני קודם כל מבקשת שתצאו להידברות מהוועדה הזאת, אוקי? בשמחה. שוב פעם, אני חושבת שאתם צודקים. שלא תתבלבלו. אני אמרתי את זה. אני חושבת שאתם צודקים כי אתם מייצגים אוכלוסייה של אנשים עם מוגבלויות שרוצים לבוא וליהנות ממוזיאון, ושניכם צודקים כי הוא רוצה שיבואו אליו,

אתה רוצה שהחבר'ה יבואו לשם, אבל בסוף הם לא יכולים להגיע. יש פה כל מיני דברים בוועדה הזאת, אני קצת מתנצלת שמסתיימת לנו הכנסת. אם היה, הייתי ממשיכה, אבל אני מקווה לחזור ואני מקווה שזה לא יגמר כאן בדיון הזה כי האירוע הזה הוא אירוע מאוד לא פשוט.

אם נצא מהמקרה הספציפי הזה, בסוף היום חשוב שתצאי מפה וחברנו כולם יצאו מפה, זה סדרי עדיפויות. נכון, אמרתי את זה. זה סדרי עדיפויות, זו החלטה במה משקיעים את השקל הנוסף.

תשמע, עשינו מהפכות במשרדים מסוימים. עשינו מהפכות במקומות שבא שר ואמר, חשוב לי הנושא של צעירים עם מוגבלות, חשוב לי הנושא של תלמידים עם מוגבלות, חשוב לי הנושא של מבוגרים עם מוגבלות,

חשוב לבוא ולומר שתקציב משרד התרבות הוא לא גדול, אני מסכימה איתך, אבל בסוף אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים שבמדינת ישראל אנשים יוכלו לצרוך תרבות. אף אחד לא אומר את זה, אבל הנושא של התמיכות והשינויים במבחנים זה כולל גם את התיאטראות, שלא משנים אותם כבר שנתיים - - - ודאי. את צודקת גם על התיאטראות. דרך אגב, גם בתי הקולנוע כפופים לאיזשהו רגולטור, אבל זה מקום אחר כי זה יותר עסק פרטי. מצד שני, גם עסק פרטי כפוף לכללי המדינה, לשוויון, לאיסור אפליה. גם בן אדם שפותח בית קפה, יש עליו כללים של מדינת ישראל. אני רוצה לסכם את הדיון. קודם כל אני רוצה להודות לחברי הכנסת, אילן גילאון, קארין אלהרר ונורית קורן. הם גם הגיעו לפה והלכו להסתובב בעוד ועדות אחרות. הוועדה הזאת חשובה להם. הם הבהירו לי את זה גם אתמול,

אז פשוט תדעו שבמקביל מתנהלות כאן וטוב שכך, עוד ועדות שעוסקות בנושא של אנשים עם מוגבלויות. אני רוצה להודות לכל המשתתפים, קודם כל לנציבות גם על הסרטון המרתק וגם באמת על הפעילות העמוקה. ממש לקחתם את זה כמשימה. רואים את זה. כל הכבוד לכם על העלאת הנושא ועל הדיון החשוב הזה, וכמובן לכל הארגונים החברתיים, וכמובן להורים שהגיעו, גם עם הסיפור שלך, גם עם סיפורים ששמענו, וגם לא הורים, גם חבר'ה צעירים שרוצים לבוא וליהנות מפעילויות תרבות וסיפרו כאן על הבעיות שלהם. קודם כל אנחנו נפנה למשרד התרבות בצורה מאוד משמעותית. אני חושבת אנחנו צריכים לחשוב באמת במשרד איך אנחנו לוקחים את הנושא הזה של הנגשה של מקומות, של ימי מוזיאונים, כמובן בתי קולנוע, תיאטראות, כל אותם מקומות. אני חייבת לומר שהמצב יותר טוב מבעבר. הבהרנו גם כאן. גם אני הלכתי להצגות וראיתי את התרגום. הלכתי לבתי קולנוע ואני רואה את שלוש-ארבע הכיסאות, לצערי לא כמו שתואר פה. יש שינוי. אנחנו רואים שינוי. אנחנו רואים גם חברה שהיא קצת יותר מסוגלת להכיל. לא מזמן הייתי במופע וממש היה אזור שבו כל האנשים ללא מוגבלות ישבו אחורה ואנשים עם המוגבלות ישבו מקדימה. ראיתי מופעים ואירועים אחרים, אבל עדיין זה לא מספיק ועדיין צריך לחשוב מחדש על איך אנחנו מנתבים את התקציבים. אני רוצה גם באופן ספציפי שהנושא של מוזיאון יהדות איטליה כאן מול הנציבות, תשבו בבקשה ביחד, אני אודה לכם, בניסיון למצוא פתרון. אתם צריכים להמשיך עם לבדוק מקומות, עם להגיש תביעות, עם לפטור מקומות. זה מה שאתם עושים. תמשיכו עם זה, זו עבודתכם הנאמנה. אתם עושים את זה בשביל ציבור שמאמין בכם. למשרד התרבות אני אכתוב בנפרד גם על התקנה הנפרדת. אני קוראת גם לבתי הקולנוע, גם לתיאטראות לחשוב מחדש, אבל אני בעיקר חושבת שגם אנחנו כחברה, הצגת את זה בצורה מרתקת. אני חושבת שהחברה שלנו כל הזמן, וגם דיברו על הסטנדאפיסט. כל הזמן להעלות לסדר-היום הציבורי, כל היום להעלות לתקשורת דברים כאלה, להעלות פוסטים בפייסבוק. אנחנו היום נמצאים בחברה שהיא כל הזמן באתרים, שהיא כל הזמן ברשתות. הכוח שלכם ברשתות הוא לפעמים הרבה יותר חזק מחברי כנסת. אני גם אומרת לכם באופן אישי, גם מי שיושב כאן, למי שצופה, אם יש אירוע כזה אישי, ספציפי שאדם עם מוגבלות נתקל, הוא מוזמן לפנות אלי תמיד. אנחנו נעלה את זה גם בתקשורת. אני לא מצליחה להבין איך מקום כמו בית ציוני אמריקה כמו שהוא סיפר כאן, אבל הבנתי שהוא בתביעה משפטית, מגיע למצב שארבעה גברים חסונים צריכים להוריד.

אני יושבת פה, אני אומרת ליהודית, אני מרגישה שאני בהודו. מה זה להוריד בן אדם במדינת ישראל, בתל אביב ב-2019? זה לא הגיוני. איזה מן דבר זה? זה פשוט תעודת עניות לנו כחברה, אבל גם כרגולטור, והנה אני אומרת, אחד, אני אפנה למשרד. שניים, אני אומרת לכם שכל פניה אישית, אתם מוזמנים לפנות,

לכל חברי הכנסת, ואני גם אומרת לכם, יטפלו בזה אבל גם אנחנו, ולפעול בתוך הרשת, להעלות למודעות, לדבר על דברים שאנשים ידעו ואם צריך, גם להחרים את המקום ולא ללכת אליו עד שמקום ידע שאי-אפשר לפגוע בשוויון בבני אדם. אני אומרת לכם בכנות, כמובן המטרה היא להגדיל את התקציב והמטרה היא חלילה לא לסגור שום מקום, להרחיב ולהנגיש את כולם, אבל באירועים ספציפיים אין מה לעשות, צריך לטפל ולא לחשוש, ושיתביישו להם האנשים שישבו איתך בפילהרמונית. אני מניחה שהאנשים שיושבים בפילהרמונית הם אנשים אינטליגנטיים. בושה. אנחנו כחברה, יש אחריות לצאת גם מהדיון הזה אבל בכלל, לבוא ולחשוב איך אנחנו יכולים לעשות את החברה טובה יותר ומכילה יותר ומקבלת יותר. אני מודה לכולכם, הישיבה נעולה. הישיבה

בשעה 11:20.